חברות וחברי הכנסת, אני פותח את ישיבת הכנסת. היום יום שני כ"ח בכסלו התשפ"ד, 11 בדצמבר 2023. קודם כול, הודעה למזכיר הכנסת. בבקשה, אדוני המזכיר. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הצעות חוק לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/4119/25 וכלה בהצעת חוק פ/4126/25: הצעת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (נספים), התשפ"ד 2023,

הצעת חוק הכנסת (תיקון, שעת שאלות לראש הממשלה), התשפ"ד 2023,

בוקר טוב. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, חברתי, רציתי להקדיש דקה למיצג המופלא שביקרתי בו אתמול באקספו בתל אביב, מיצג של אירועי נובה מ-7 באוקטובר.

אדוני היושב-ראש, חברתי, השר, אני רוצה היום להקדיש דברים שהם דברי קודש. בדרך כלל הכנסת עסוקה בדברי חול, אבל אני חושבת שבשעה שאנחנו נמצאים כאן מתרגשת עלינו מלחמה שיש בה אירועי קודש, והייתי רוצה להקדיש את הדברים שלי היום לסמל ראשון עמית בונצל, שאתמול ניחמתי את משפחתו בשוהם. רציתי לספר את סיפור חייו הקצרים בקצרה. עמית בונצל, זיכרונו לברכה, היה סמל לוחם בסיירת צנחנים. הוא בנם של יצחק ונועה, בוגר המכינה הצבאית קשת יהודה. הוא חונך לערכים של ציונות, שליחות ואהבת הארץ. כשישבתי עם ההורים ועיינתי גם בספרייה שלו וגם בכתבים שלו, הצלחתי למצוא משהו שחשבתי שראוי שנהדהד דווקא בעת הנוכחית. הוא כתב קטע על מנהיגות, ואני מקריאה לכם: "לאורך ההיסטוריה, בעם ישראל ובעולם בכלל היו מנהיגים גדולים שהשפיעו רבות על מהלך ההיסטוריה. נושא זה העסיק אותי בשאלה מיהו המנהיג האידיאלי לעם ישראל. האם המנהיג של עם ישראל צריך להיות רב גדול שינהיג את העם לעולם רוחני וקדוש, או שהמנהיג של עם ישראל צריך להיות גדול וחזק, איזה חייל חזק, כזה שבקיא בעניינים המדיניים, שיוביל את העם להצלחות ביטחוניות וכלכליות?" האם המנהיג צריך להיות האיש שהוא טוב בהכול, או פשוט אדם מהעם? "בדרך כלל החברה תופסת מנהיג טוב כאדם שמאציל מסמכותו על אחרים ומצליח להשליט סדר וארגון במערכת שאותה הוא מנהיג", אך האם אותו אדם מסוגל להנהיג את עצמו? והוא מסיים: "מנהיג חייב קודם להנהיג את גופו ויצרו, וכך הוא יוכל להוביל את החברה למקום טוב יותר". אני חושבת שמה שאנחנו רואים עכשיו בשדה הקרב הוא חבורה של לוחמים בעלי אומץ לב, עם תחושת שליחות אדירה, שקודם כול שמים את עצמם בראש, בראש המחנה, לטובת עם ישראל, לטובת החברה הישראלית כולה. כך עמית, זיכרונו לברכה,

כל הנופלים, כך כל חיילי צה"ל בסדיר ובמילואים. אני רוצה להקדיש את דבריי להם. הם מגלים דוגמה אישית ומסירות נפש יוצאת מהכלל, ואנחנו חייבים להם את דברי הקודש האלה כאן בכנסת. תודה רבה לכל הלוחמים שנמצאים עכשיו בגבולות ובתוך הרצועה ופועלים למעננו.

יהי זכרם של הנופלים ברוך. תודה רבה לחברת הכנסת שרון ניר. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי כ"ט בכסלו התשפ"ד, 12 בדצמבר 2023, בשעה 09:00. ישיבה זו נעולה.